שלום לכולם. אנחנו פותחים את הדיון של הוועדה לביטחון הפנים, היום 27.6.22, כ"ח בסיון תשפ"ב, הנושא אישור מינוי נציבת קבילות שוטרים וסוהרים. אני אגיד כמה מילים ואני אתן לתומר. אני קיימתי כאן דיון לפני מספר חודשים בנושא של קבילות הסוהרים והשוטרים לאחר שהנציבה האחרונה, עליזה יעקובי, סיימה את התפקיד. אני יודעת שהמנכ"ל ביקש ממנה להישאר מספר חודשים, אבל היא העדיפה לסיים את תפקידה. אני זוכרת את הדיון הזה היטב כי הוא נחקק לי כאחד הדיונים שבאמת בהם, לצערי, אני זוכרת שמיד אחרי הדיון גם התקשרתי לתומר ודיברנו, ממש הבעתי תסכול רב לאור העובדה שבניגוד לצבא, שמפעיל מנגנון רציני ומקצועי, דווקא בארגון כל כך חשוב, של השב"ס והמשטרה, הנציבות פעלה בתת תפקוד ובאמת תלונות של שוטרים וסוהרים לא התקבלו ולא טופלו כראוי. לכן דיברתי עם תומר עוד באותו יום ואמרתי לו שחייבים לקדם את זה והוא אמר לי שהם יעשו כמה שאפשר בזמן שיש לנו כדי באמת להביא למינוי של נציב, במקרה הזה נציבה

זה היה לי מאוד מאוד חשוב ואני שמחה ואני מברכת את ההצטרפות של הנציבה המיועדת, גב' ליאורה חביליו, ברוכה הבאה לוועדה. אני לא יכולה להבטיח לך אם אני אהיה בפעם הבאה, אבל מה שבטוח שהוועדה תהיה וזה מאוד חשוב, כי זו ועדה חדשה שהוקמה השנה והדיווח שלך יהיה לכאן לוועדה, ואני מאמינה שנצפה ונשמע ממך עוד דברים. אני רוצה רק להגיד מילה אחרונה, אני הבנתי שהיה כאן שיח, הוא גם הגיע אליי, לגבי המינוי ואנחנו נשמע כמובן את העמדות. הבנתי שיש עתירה לבג"צ ועם זאת, אני עברתי על קורות החיים של ליאורה, אני עברתי על ההחלטה של הוועדה, ראיתי גם את הציון שהיא קיבלה, שהוא היה הכי גבוה מכולם, אני חושבת שההליך התנהל בצורה ראויה וטובה. ברמה האישית, מישהו כבר צריך לענות להם, אין מי שעונה לקבילות של שוטרים וסוהרים. בתקופה הדרמטית שאני נמצאת בה, שזה רגע לפני פיזור הכנסת, מאוד מאוד חשוב לי שתהיה כתובת, גם כשלא תהיה ממשלה וכנסת. אני באמת לא יודעת לאיזו תקופה אנחנו הולכים מכאן, עברנו שנתיים מטלטלות עד שהממשלה הזאת אושרה ולצערי אחרי שנה אנחנו שוב יוצאים לבחירות, לכן עוד יותר דרמטי בעיניי המינוי בזמן הזה. בבקשה, אדוני המנכ"ל.

ותודה לגברתי יושבת הראש וכל הנמצאים. אני רוצה להתחיל מאותה נקודה שבה את התחלת, אני חושב שלפני כמה חודשים אנחנו הבנו יחד שיחידת הקבילות במשרד נמצאת בבעיה, בבעיה שקשורה בין היתר גם לקשיי כוח אדם משמעותיים שהתפתחו בה לאורך הדרך, קושי בעתודות של כוח אדם שנדרשות שם. הדברים האלה גם מאוד הקשו על הנציבה היוצאת ששיתפה אותי בנושאים האלה. ניסינו לתת להם מענה בטווח קצר ואכן, כפי שציינת, באזור חודש ינואר, אם אינני טועה, הנציבה הקודמת,

הודיעה על סיום תפקידה. מאוד רצינו שהיא תישאר עוד קצת כדי לתת לנו זמן להתארגן, אבל היא באמת מיהרה לממש את ההחלטה ואנחנו כמובן מכבדים אותה על זה. יחד עם זאת החשיבות של להעמיד את היחידה הזאת על הרגליים, בראש ובראשונה לבחור נציב/נציבת קבילות חדשה ושנית, לטפל בעיבוי כוח האדם הנדרש, מבחינתי זה הפך להיות משימה מאוד מאוד דחופה. אז אמנם זה לא נושא הדיון, אבל אני כן אגיד שברקע אנחנו מנהלים עכשיו סדרה של איושים, כולם נמצאים בהליכי איוש כאלה או אחרים, בהליכי מכרז של שירות המדינה, אני באמת רוצה להאמין שעד משהו כמו אמצע הקיץ הזה נוכל לחזור לתקנון מלא ומתפקד של היחידה. אבל כל זה כמובן הוא חתיכה אחת בתוך האירוע שהחלק הגדול בו הוא כמובן הניהול וראש היחידה וכמובן בהקשר הזה המשימה של למנות נציב חדש של היחידה היא משימה שמיד מיד פעלנו כדי לממש אותה. כיוון שמדובר בתפקיד סטטוטורי אז למעשה דרך המינוי היא באמצעות ועדת איתור והרכב ועדת איתור ואופן פעולתה נקבע גם על ידי החוק וגם על ידי נציבות שירות המדינה שליוותה אותנו בעניין הזה. הייתה לי את הזכות להיות יושב ראש ועדת האיתור והרכב ועדת איתור ואופן פעולתה נקבע גם על ידי החוק וגם על

מתוקף החוק, מתוקף תקשי"ר. הנציגים הם נציג משטרה, ניצב בדימוס, במקרה הזה זה היה אהרון אקסול, גונדר בדימוס של שב"ס, במקרה הזה זה היה גונדר לשעבר אייל גובר, נציגת נציבות שירות המדינה, חגית רשף, שהיא הממונה על יחידות הביטחון, בין היתר גם על המשרד שלנו, ונציגת היועצת המשפטית לממשלה שזאת הייתה עורכת הדין נעמה פויכטונגר. עם הקמת הוועדה פורסמה ועדה עם קריאה למועמדים להגיש מועמדויות. אני חושב שזה היה, אם אני לא טועה, בסוף מרץ. פורסמה המודעה ואז בתהליך שמתנהל בתוך נש"מ, נציבות שירות המדינה, בעצם סוננו המועמדים המתאימים. אלינו בסופו של תהליך הגיעו שבעה מועמדים לריאיונות אחרי שבנינו את הקריטריונים למינוי. למעשה לפני זמן קצר, משהו כמו שבוע-שבוע וחצי, השלמנו את תהליך המינוי בריאיון של כלל המועמדים ואני מאוד מאוד שמחתי במהלך הדיונים האלה לפגוש שם את ליאורה, שלא הכרתי אותה קודם. אני כן אגיד, הגיעו מועמדים מאוד מאוד מגוונים, גם מהגופים עצמם, גם ממשרד המשפטים, גם מנציבות שירות המדינה, גם ממח"ש אפילו. היו מועמדים מאוד מאוד מגוונים ומעניינים. כן, ראיתי, היו תשעה ושניים פרשו.

תשעה חצו את הקריטריונים הסופיים, מתוכם שבעה התייצבו לריאיונות, שזה,

מספרים די גבוהים ביחס לשירות המדינה, אני חייב לומר, לצערי הרב. המועמדים היו בסך הכול בספקטרום די מעניין ומרשים, אבל אני חייב לומר, וזה היה מאוד מאוד בולט, הניסיון, המקצועיות, המסירות, החזון שהפגינה ליאורה בדיונים היו מאוד מאוד מעוררי השראה ונתנו לכולנו את התקווה ואת ההבנה שאנחנו פגשנו פה במועמדת מאוד מאוד מתאימה. אני חייב להגיד שהבחירה בה הייתה בחירה פה אחד. אתם יודעים איך זה נעשה, כל אחד בוחר בעצמו ואז אחר כך משווים את הציונים ובאמת כשחשפנו את הציונים גילינו באיזה פער כולנו זיהינו את ליאורה כמועמדת טובה ומצוינת. כתוצאה מהעניין הזה אנחנו נמצאים כאן עכשיו כדי להשלים את התהליך. על פי החקיקה התחנה הסופית היא תחנת המחוקק ולכן אנחנו כאן בוועדה. אם יש שאלות, אני כמובן אשמח לענות עליהן, אבל באופן עקרוני אני חושב שאני אשמח לתת לליאורה אולי להציג את עצמה ואני מאוד מאוד מקווה שנצא יחד לעבודה משותפת. תודה רבה, תומר. ליאורה, בבקשה. תודה רבה. אני אציג את עצמי, אני אשתדל בקצרה ואני חושבת שההצגה שלי אולי תוכל לתת תשובות לשאלות שקיימות. אז אני כבר מעל 35 שנה בשירות המדינה, כולן במשרד המשפטים, והייתי מחלקת את התקופה הזאת לארבעה חלקים כשאני אתייחס בעיקר לדברים שהם נושקים לתפקיד הזה. אז החלק הראשון, הייתי פרקליטה בפרקליטות מחוז ירושלים, עסקתי בכל סוגי התיקים הפליליים. פרקליטות ירושלים עסקה גם בתיקים אזרחיים, אז במקצת הזמן עסקתי גם בתיקים אזרחיים, החל מתיקי התפרצויות,

ועד לתיקי רצח, מרמה וכו'. במקביל לתקופה הזאת הייתי גם חברת ארגון הפרקליטים ובין השנים 2000 ל-2004 הייתי יושבת ראש ארגון פרקליטי המדינה, ששם באמת הייתה לי ההזדמנות לעשות שינויים, אפילו מתוך הפוזה של ועד. כמובן שכל מה שאני אומרת שאני תמיד זה בשיתוף עם עוד גורמים. קיצוב הקדנציות למשל, אנחנו היינו הארגון הראשון שיצא לקדנציות, למרות שהיינו בוועד הובלנו את הנושא של קדנציות. גם כל סולם הדרגות הצלחנו לשנות, כל סולם ההיררכיה, תפקידי ניהול וכו', ומכאן באה לי באמת הזיקה לטיפול לא רק בארגון ובניהול, כמו שאנחנו נראה תיכף אחרי זה, אלא גם טיפול בפרט בהקשר של הארגון כולו. אהבתי מאוד את התפקיד הזה. בשנת 2004 הסתיים גם התפקיד הזה, החלטתי לפרוש עקב מינויי להיות משנה לפרקליט מחוז ירושלים, מספר שנים אחר כך מוניתי להיות פרקליטת מחוז ירושלים אזרחי ובשנים האחרונות אני פרקליטת מחוז תל אביב אזרחי, תפקיד שאני נושאת בו עד עכשיו. במסגרת התפקידים האלה אחד הלקוחות המשמעותיים ביותר שלנו זה משטרת ישראל וגם שב"ס. יצא לי להכיר את הגופים האלה מכל הצדדים וגם פה אחד הדברים שבאופן אישי אני עושה זה נושא של מתן חסינויות. חרתנו על דגלנו את הנושא של הגנה על עובדי ציבור בכלל ועל שוטרים בפרט. בשנת 2006 התקבל בכנסת חוק שאפשר מתן חסינות לעובדי ציבור, החוק הזה נתן ליועץ המשפטי לממשלה את הסמכות לתת את החסינות והוא האציל את זה לפרקליטי המחוז האזרחיים, ככה אני מוסמכת באזור תל אביב. מרבית התיקים הם בתל אביב ואנחנו מתייחסים לזה מאוד ברצינות. כל הליך חסינות כזה לא רק השוטר מגיע, מגיעה כל הקבוצה שמלווה אותו וגם כל המנהלים שלנו, ואנחנו באמת משתדלים לתת לשוטר, במקרים כמובן המתאימים, וברוב המקרים שאני נתקלתי זה כן מתאים, את המעטפת, לתת לו את ההרגשה שאנחנו נותנים לו את השירות, שאנחנו דואגים לו, שהמערכת מגבה אותו. למרות שזה תיק אזרחי, תביעה אזרחית, אז תתפלאו כמה הליך כזה מטריד את שלוות הנתבע, לפעמים לא פחות מאשר איזה שהיא חקירה במח"ש. תוך כדי זה אנחנו משתדלים גם לראות אם תיק לא מתעכב מדי במח"ש, דבר שמפריע לנו לייצג אותו וגם פה אנחנו פועלים. אז כל הדברים האלה הביאו אותי להגיש את המועמדות. אני חושבת שהשנים הרבות, ההכרה שלי הטובה עם שני הגופים, והרצון שלי באמת לטפל בעת הזאת בפרט לכלל, לא מהכלל לפרט אלא בפרט לכלל, ולעשות שימוש בניסיון שעשיתי, בקשרים ובהיסטוריה בשביל כן לקדם את הטיפול בקבילות ובפרט, כשהסתכלתי במה שטופל עד עכשיו, בדוחות וכו', אני חושבת שצריך לעשות הרבה יותר, בטח כשאנחנו קוראים עכשיו, לצערנו, ששוטרים עוזבים את השירות, זה משהו שכולנו צריכים לחשוב עליו. ברור שהנציב הוא לא זה שמטפל לבדו, אבל אני חושבת שאם הוא בא באופן חיובי עם השוטרים ועם ההנהלה אז כן אנחנו חייבים לעשות משהו כדי שתהיה לנו משטרה חזקה והמשטרה בסוף היא כל אחד מהפרטים שלה השוטרים. אז ככה אני רואה את החזון שלי, לתת לשוטרים את המעטפת, את הייצוג, בצורה הטובה ביותר ולצורך זה אני הגשתי את המועמדות ואני מקווה שאני אעשה את התפקיד. תודה רבה. האם למישהו מהמשרד לביטחון פנים יש הערות? אוקיי, אז אני אעבור ברשותכם לנציגי הארגונים שביקשו לדבר, אביגיל. אני אתן את זכות הדיבור ראשונה לחברי חיים שמולביץ. חיים הוא בפורום ראשי הארגונים שלנו, או שחיים יציג את עצמו. כן, אני אציג את עצמי. אני גם הייתי במשטרת ישראל שנים רבות, הייתי קצין מחוז תל אביב והייתי היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים בעבר, הייתי גם היועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר, אני משמש כנשיא קרנות הסוהרים, כיועץ המשפטי של ארגון בתי הסוהר העולמי ויושב ראש ועדת שב"ס בלשכת עורכי הדין. אני רוצה לומר שאני לא מכיר את המועמדת, אין לנו היכרות אישית, לכן לא מדובר פה על איזה שהיא פסילה אישית, אלא מה שאני רוצה להציג זה עניין מהותי ולכן אני רוצה לומר את דבריי. העניין הוא כזה, אני חושב במלוא הצניעות שיש לי איזה שהיא זכות ראשונים במוסד הזה שנקרא נציב קבילות שוטרים וסוהרים. בסוף שנות ה-70 הובלתי את המאבק של השוטרים והסוהרים להקמת איגוד מקצועי ובסופו של דבר עברה חקיקה בכנסת שאמרה שמצד אחד לשוטרים ולסוהרים לא יהיה איגוד מקצועי, אבל ניתנו שתי חלופות כפיצוי. החלופה הראשונה זה השוואת השכר של השוטרים והסוהרים לשכר משרתי הקבע, והפיצוי השני זה הקמת מוסד נציב הקבילות. ב-79' זה היה חלק מהסיכום שהיה לנו. מוסד נציב קבילות כדי שנציב הקבילות ישמש כתחליף לאיגוד מקצועי כפה לשוטרים ולסוהרים וייצג אותם בתוך המערכת. תחליף לאיגוד מקצועי. לפיכך, מאז 1979 ועד עכשיו כל נציב קבילות שמונה היה תמיד אדם שהיה לו רקע עמוק ומלא והוא היה מתוך המערכת, או שוטר, או סוהר בעברו כאשר הוא מכיר היטב את המערכת, וגם העבודה שלו הייתה כזו שהוא היה מייצג שוטרים וסוהרים תוך כדי העבודה שלו גם בארגונים. יש מועמדים כאלה שהיו, וגם הפעם, ואני חושב שהמינוי של נציב קבילות כשהוא אדם שבא מחוץ למערכת, כשאין לו את הידע, את הידע הנדרש לצורך ייצוגם של השוטרים והסוהרים, הוא לא ישיג את מטרתו. אני שמעתי גם מה שאמרה יושבת ראש הוועדה, שצריך שתהיה כתובת, אבל זו לא הכתובת. השוטרים והסוהרים מצפים לכתובת, למישהו שמוכר להם, מישהו שמכיר, יודע בדיוק איך המערכת עובדת, יודע איך ההיררכיות ויודע לייצג אותם. אתה חושב שחייל שקובל על הצבא, מכיוון שהייתי גם ארבע שנים בוועדת חוץ וביטחון, אתה חושב שהוא בכלל מכיר את בריק או מה התפקיד שלו? לא היה נציב קבילות חיילים שהוא לא היה חייל. לא, אני שואלת,

אני שואלת אותך, חייל שקובל, באמת, מה זה משנה? העיקר שיש לו מערכת שהוא יכול לקבול נגד המפקד שלו. אני אומרת לך את זה בתור אחת ששומעת את זה פעם ראשונה.

אבל אדם שמקבל את הקבילה, צריך להבין,

להכיר את המערכת, היא מכירה. פרקליטה ברמה שלה לא מכירה את - - - עם כל הכבוד,

אני לא מכיר אותה אישית.

עזוב את ליאורה - - - אבל אני יודע, הרקע היחיד זה שהיא ייצגה את עמדת האוצר נגד השוטרים והסוהרים. עזוב שנייה, בוא במהות, פרקליט מחוז, או משנה לפרקליט מחוז, לא מכיר שוטרים וסוהרים? הרי אפילו אני, שאני בסך הכול שמונה חודשים בוועדה, אין לי שום היכרות מוקדמת, לא עם המשטרה והשב"ס, אין לי אפילו מישהו במשפחה שהוא שוטר, אני בשמונה חודשים של רק סיורים ופגישות אני מכירה את הארגון. יש לי עוד הרבה מה ללמוד, אני אומרת את זה תמיד, אבל מי שהייתה משנה לפרקליט? משנה לפרקליט, זה התפקיד האחרון או פרקליט? לא, אני פרקליטת מחוז תל אביב. לרגע חששתי שהתבלבלתי, את פרקליטת מחוז. אני מתקנת את עצמי. מרוב קורות החיים שקראתי אז לא שמתי לב בדרך. היא לא מכירה את המשטרה והשב"ס?

כולה מירב בן ארי, חברת כנסת, יו"ר ועדה שמונה חודשים? כמה שנים את פרקליטה, בכלל? 35. שאלת תם, באמת. אני לא מכירה אותה, מעולם לא נפגשנו. בחיים לא ראיתי אותך, אין לי שום היכרות איתה, שתדעו. אני רק רוצה להגיד שאת למדת הרבה בתקופה הזו, כי בדיוק כמו שאמרת, את היית בסיורים, נפגשת עם השוטרים. אבל גם היא תעשה את זה. למדת, את יודעת בדיוק היום איך שוטר עובד. אבל גם ליאורה תעשה את זה. ותחשבי, אני התחלתי לצאת באוקטובר. כן, אבל את לא מקבלת את הקבילה של השוטר. אני מלווה המון משפחות של שוטרים וסוהרים בדברים האלה - - - עוד יותר. אבל, אביגיל, 30 שנה פרקליטה. הרי אני הייתי בבית המשפט השלום בבאר שבע, כחלק מהסיור שלי להכיר את יחידת נחשון, יש כאן נציגי פרקליטות שיושבים איתי בוועדה כל יום, שלוש פעמים ביום. היום ישב כאן,

את יכולה לראות אותו, הכול מצולם, פרקליט מדהים, נתתי לו גם מחמאות, ממחוז צפון, מי ישב לידו? מפקד הימ"ר של מחוז הצפון, מני, והם אמרו לי שהם עובדים עקב בצד אגודל,

בלי קשר לדיון על ליאורה היום. הם ישבו שניהם כאן, מי שמלווה אותי מהבוקר יודע את זה, והם אמרו שהם עובדים ביחד. יש לנו מלחמה בפרוטקשן, יש לנו מלחמה בעבריינות, גם ראיתי את התיקים שניהלת בעבר, ראיתי אותם,

הם ישבו כאן היום שניהם, מה שנקרא לא נגענו, ואני אומרת לך, הכי לא מגויסת, ראיתי כאן עבודה מדהימה,

החמאתי לשניהם. את מני אני כבר מכירה, כי הייתי במחוז צפון כמה פעמים, אבל פרקליט ושוטר שעובדים ביחד.

ואני באמת רוצה לדעת. זה לא שהבאנו אותה, לא יודעת מה, מועצה דתית.

אני מנסה לחשוב על משהו אאוט אוף קונטקסט של שב"ס.

היא מגיעה מתוך השטח של עבודה יום יומית עם המשטרה. הרי כל מי שנמצא באולם בית המשפט רואה את הסוהרים של נחשון,

אני לא מצליחה להבין, לא הבאנו מישהו מנותק. אין לנו משהו אישי.

כמו שחיים אומר - - - הכול לא אישי. דרך אגב, אין אישי, אני דיברתי על פרקליטות. יש לנו משהו ענייני. אני לגמרי עניינית איתכם גם. תנאי שכר ושירות של שוטרים, התעמרויות וכל הדברים האלה, עורכת דין לא יכולה להבין את ההתעמרויות האלה. אני לא אומרת אישי, אני אומרת באופן כללי, על הנושא האזרחי ש - - - אני לא רוצה להיכנס - - - את יכולה, אבל אנחנו מגיעות ממקום אובייקטיבי, אנחנו לא מכירות אותה ואת ביטחון הפנים,

למירי לפחות יש יותר קילומטראז' ממני, כי היא הייתה כשביטחון הפנים היה חלק מוועדת הפנים. אני רוצה להבין, הטענה שעורך דין לא יכול לא, אנחנו לא אומרים עורך דין, אנחנו אומרים אדם שלא בא מתוך המערכת ולא מבין את תנאי השכר והשירות של השוטרים ואת ההתעמרות שעובר שוטר או סוהר.

את נתקלת בזה הרבה, מירב, בכל מקום שאת היית את שמעת את זה.

את יודעת שהתעמרות, בדיוק דיברתי על זה עם המפכ"ל לא מזמן, בשיחה שלנו, התעמרות במקום עבודה, אם לקחת לה את השולחן,

לשים אותה במשרד בלי חלון, זה רלוונטי גם במשרד עורכי דין וגם בתחנת משטרה. כשאתה רוצה להתעמר בעובד שלך,

ובטח מישהי שהיא 30 שנה בשירות הציבורי, ראית כבר התעמרויות בחייך.

שיש לי כולה כמה שנים בעמותות שבהן עבדתי, אני יודעת מה זה התעמרות. אני רק רוצה להגיד לגבי נושא של תנאי שכר, אני ייצגתי את ארגון הפרקליטים בהסכם השכר המשמעותי ביותר שהיה האחרון, הגענו להישגים מדהימים. ייצגתי את הפרקליטים מול האוצר,

והיום בתוך פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי יש מחלקת דיני עבודה הגדולה ביותר, שגם נושא השכר של השוטרים, דוגמה התיק של היעדר הביטחון התעסוקתי וכו'. אז נכון ששם אנחנו מייצגים את המדינה, אבל באופן יחסי אני לא חושבת שיש הרבה שמכירים גם את כל נושא השכר. כמובן שתמיד יש מה ללמוד, אבל אני כן חושבת שכל מי שבא לתפקיד כזה, בין אם הוא בא מהשירות ובין מבחוץ, יש לו הרבה מה ללמוד. ואני שמחתי לקבל ברכות מהנציבה היוצאת, שבירכה אותי, ואמרה שהיא שמחה, ואני ישר אמרתי לה שאם וככל שהמינוי יעבור אני אשמח להיפגש איתה וללמוד ממנה. ככל שבאמת ההתנגדות היא לגופו, אז אני יכולה להגיד שאני אעשה כל מאמץ להירתם ולפעול לטובת השוטרים ולקדם אותם. ואני חושבת שעם מעטפת כמו שאני רואה ורצון שאני רואה במשרד היום אפשר יהיה אולי לעשות יותר ממה שנעשה עד עכשיו, לנסות ולהרחיב ולחשוב איך, כי גם בצוק העתים מצפים לזה, אני חושבת שכן מצפים לזה. רק מילה אחת, ואני לא רוצה לגזול את הזמן. תמשיכו, הכול בסדר, ואז אני אתן לחבר הכנסת. אני רוצה לומר, אני לא מתווכח על היכולות המקצועיות והרקע המקצועי והעשייה, אני אומר דבר פשוט, התפקיד הזה של נציב קבילות שוטרים צריך להיות תפקיד ששוטר וסוהר, גם הפשוטים ביותר, לא יחשוש להגיש קבילה ויידע שכשהוא מגיש את הקבילה לא יבדקו אותו באיזה שהיא רמת-על מסוימת, אלא שיבדוק אותו בן אדם שהיה בתפקידים האלה, שמכיר את זה ויודע איך זה עובד. הנטייה הטבעית, הרי אותו נציב קבילות,

הוא מקבל את הקבילה, הוא פונה למערכת והמערכת נותנת לו תשובה. איך הוא יידע שהמערכת, במרכאות, מרחה אותו באיזה שהיא תשובה דיפלומטית? אין לו שום דרך לדעת. אני אומר, נציב קבילות צריך להיות מישהו שמכיר את המערכת ושהשוטר סומך עליו, שהשוטר לא יפחד להגיש את אותה תביעה. הם פשוט לא יגישו קבילות. נמצא כאן חבר הכנסת מופיד מרעי שהיה הרבה שנים במערכת הצבאית. בבקשה, אדוני. תודה, גברתי. בשביל הגילוי הנאות, אני לא מכיר את הנציבה החדשה, לא נתקלתי בה ולא היה לי שום מגע איתה, אבל אני כן רוצה להגיד משהו על הנציבות. אני רואה כל הזמן מול העיניים תיבת פניות למפקד. כשהייתי חייל כשרציתי להתלונן או להגיד למפקד שלי משהו הייתי שם לו פתק בתוך תיבת הפניות למפקד. וגם עליי כתבו, הייתי מפקד והיו פניות לנציב קבילות חיילים על התנהלות כזו או אחרת. אני רוצה להגיד שארגון שאין לו נציבות פניות לחיילים שלו, לשוטרים,

זה ארגון נכה. גם ארגון שאין לו מבקר הוא גם ארגון נכה. לכן ארגון שחפץ להתקדם צריך שיהיה לו את שני הדברים האלה כיסוד להתקדמות ולהצלחה של הארגון. מפה אני אומר, מי שעובר ועדה, יצא לי לעבור ועדת איתור ולהתקבל לאחד התפקידים המשרדיים בוועדת איתור, אלה אנשים שבאמת רואים. אם אני מסתכל על קורות החיים ואני מסתכל על העשייה של הגברת ועל מה שהיא יכולה לתת ועל חוות הדעת של ועדת האיתור, אני לא הייתי חבר בוועדת איתור, אבל אני מסתכל ואני רואה,

אז מי שראוי מאוד לתפקיד ויש לו את האסטרטגיה שלו ואת תפיסת העולם שלו יכול באמת להיכנס מהר מאוד לתפקיד. וכן מה שצריך לעשות עכשיו, מיד להיכנס לתפקיד. כי אנחנו, אנשי הציבור, אנחנו מקבלים פניות. אנחנו מקבלים פניות מאזרחים, אנחנו נציבי קבילות האזרחים וגם לשוטרים וגם לסוהרים שפונים אלינו, תנאי העסקה, מרחק מהבית, דרגות כאלה ואחרות, זה התפקיד שלנו. אני רוצה להגיד פה לחברים, אני לא מכיר את המבנה הארגוני, אבל היא לא עובדת לבד, זה כאילו עכשיו שמו נציבה ואין לה שום מערכת ארגונית מתחתיה? הרי יהיה לה גוף שיטפל במשטרה, גוף שיטפל בשירות בתי הסוהר, וזה הארגון שלך, אני מאמין שזה ככה,

ואז הארגונים האלה הם תומכי מקצועיות לנציבה כדי שתקבל החלטות נכונות. ולא להיבהל מזה. לא להיבהל. גם לי יצא, גם בשביל הווידוי והגילוי הנאות, להיות ראש צוות כו"כ, כשירות וכוננות של מבקר מערכת הביטחון, ואני אלוף משנה. הלכתי לשם, מושאל משרד הביטחון, ואתה הולך עכשיו לבדוק את כל המערכות של הצבא כדי להגיד לשר הביטחון שהצבא שלנו מוכן למלחמה למחרת בבוקר בהתאם לפקודה. אתה מגיע ליחידות שלא גדלת בהן. כשאתה הולך לבקר את חיל האוויר, אתה מסתכל, אתה צריך ללמוד, להכין את עצמך, ובעובדה, אתה מגיע מוכן ואתה אפילו יכול לראות נושאים שהמפקדים אפילו לא היו ערים להם. אני לא רוצה לפרט בדוגמאות, כי אני עברתי את הדוגמאות האלה. במקרה זה היה במלחמת המפרץ הראשונה, הייתי צריך להגיד לשר הביטחון מופז שהצבא שלנו מוכן למלחמה של האמריקאים במפרץ. תיק לא פשוט, זו מזוודה גדולה, אבל ידענו לעשות את זה. לכן אני חושב שלא צריך להיבהל, צריך להתקדם וצריך לעשות את זה מהר, כי יש לך הרבה עבודה. אני מאחל לך הצלחה. תודה רבה, תודה, מופיד. רצית גם אתה להתייחס?

שמי עו"ד אייל בסרגליק, אני מייצג את הארגון החל מאתמול.

חיים דיבר קצת, אבל אני אדבר קצת אחרת. אני 20 שנה עורך דין, מכהן גם בחטאיי בתור יו"ר הפורום הפלילי הארצי של לשכת עורכי הדין ואני חושב שאני מכיר היכרות מאוד מאוד מאוד טובה בתי משפט, שב"ס ומשטרה. כל טיעון שאני אטען הוא לא לגופו של אדם כמובן, כי יש לי את כל הכבוד, אלא לגופו של עניין. אני לא ראיתי באישור המהיר שנעשה, בניגוד לאישור של חוות דעת בהקשר של רמטכ"ל, אישור שניתן על ידי היועמ"שית בכלל לקיים את הדיון היום. פנינו במכתב, אמנם קיבלנו את הייצוג אתמול, גם לשר לביטחון פנים, גם למנהלת הוועדה, גם ליועמ"שית של הוועדה ולא קיבלנו כל מענה. אני לא ראיתי את המסמך שמצהיר אם יש איזה שהוא ניגוד עניינים כזה או אחר, אני לא ראיתי התייחסות איך אפשר בכלל להעביר מינוי בשלב הזה, וזה לעצם העניין של המינוי, כאשר אוטוטו הכנסת מתפזרת, ממשלת מעבר, ואני סבור שאם הייתה פנייה ליועצת המשפטית לממשלה בהתאם לחוות הדעת של מנדלבליט לא היו מאפשרים את זה, מה גם שיש פה שאלה אחרת שנשאלת, האם מישהו בעל תפקיד מכהן בפרקליטות יכול עכשיו לקבל מינוי נוסף. עוד שאלה שעולה, האם יש עדכון של חברי הוועדה לכל הנתונים הרלוונטיים. והדבר האחרון שאני רוצה לסתור, כי כרגע יש בג"צ שהוגש היום בבוקר, הוא הוגש, מחכה להחלטה של שופט, אני לא חושב שאתם יכולים לקבל כרגע החלטה למרות ה - - - אנחנו כן יכולים וכבר בדקנו את זה משפטית, אבל היועצת המשפטית של הוועדה תתייחס. אבל אני מדבר על היועצת המשפטית בכלל ולא רק של הוועדה.

לא מדובר על זה, מדובר על אם הליך האיתור היה מתחיל היום. כבר בדקנו את זה. אני מסכים, הכוונה שלי ליועצת המשפטית, לא ליועצת המשפטית של הוועדה. יש לי ייעוץ משפטי לוועדה, עם כל הכבוד.

אז נשמח לראות את חוות הדעת. אנחנו לא עושים דברים תהליך האיתור החל,

תיכף אני אתייחס לזה. יפה, אז תיכף היועצת המשפטית של הוועדה תתייחס. אני רק רוצה להשלים. ממש לסכם. זה ממש קצר. הנושא הנוסף שאני לא ראיתי פה, לא נציג מפכ"ל,

על פי מה שהבנתי, להגיע לדיון, ולא נציג הנציבה. אבל אני כן רוצה לומר דבר אחד בהקשר של נקח"ל, דווקא הדוגמה של נציב קבילות חיילים היא דוגמה קלאסית ומצוינת ואני מודה על העמדה,

כי בנקח"ל מעולם לא היה מישהו שלא היה בסדיר או במילואים ושירת בצבא, וזה מינוי שלעולם חייב להיות כזה. אני אומר לכם כמי שחוקק את הפקודות המשמעתיות.

לעולם לקוח מהצבא. - - - נלקח מתוך המערכת בסדיר ושם אותו שם.

אתה גם הסכמת איתי מקודם. ממש לא נלקח מתוך המערכת. לעולם. זה שהוא היה בצבא, כולנו היינו בצבא.

גם אני הייתי בצבא, מה זה קשור? שירות צבאי הוא מנדטורי, זה לא משטרה ולא שב"ס. אם אתה מחויב לפי חוק לשרת בצבא סביר להניח ש - - - הייחוד של ה - - - אבל מה זה קשור?

הייחוד של העניין שפה גם על פי חוק, ואת זה אמר גם חברי, אין ארגון עובדים. אבל אנחנו מתקנים אותך, גם אני וגם מופיד. מה לעשות שכולנו שירתנו בצבא? עדיין, תבדקו מי היו הנקח"לים ותבדקו את הקשר הישיר שלהם לצבא, העיסוק שלהם בצבא, המילואים שלהם בצבא.

העיסוק שלהם בצבא - - - זה חמור, כי אנחנו לא רוצים מישהו מתוך המערכת, אנחנו רוצים דווקא מישהו - - - למה לא? מישהו מבחוץ.

שירות צבאי זה ברור, אני לא רוצה שהרמטכ"ל - - - זאת אומרת שכל מי שסבר, לא במינוי בזק כמו פה, אחרת מכם טעה? טעה. בכל הבחירות המצוינות שהיו? כן, אבל הנקח"ל הוא לא איש קבע. הוא איש קבע ששירת בתפקידים הרלוונטיים ויש לו גישה וידע במערכות.

שמענו.

אני ממש מתנצלת. את יודעת שאני תמיד איתכם, אנחנו מובילים עכשיו מלחמה ואני חושבת שבאירוע הזה אתם טועים ואתם רק עושים נזק וחבל מאוד,

משפטית אנחנו יכולים מן הסתם לאשר את זה,

תיכף היועצת המשפטית תתייחס. ואתם, שאתם מייצגים ואתם עושים עבודה מדהימה, ואני עוזרת ומפרגנת לכם בכל מקום, ואת יודעת את זה, צריכים לשלב ידיים עם הנציבה החדשה, לאפשר לה להיכנס לתפקיד ולדעתי באירוע הזה, חבל. את יודעת שאני איתכם כבר כמעט שנה, כל דבר אנחנו עושים ביחד ובשיתוף פעולה, אני חושבת שהפעם אתם צריכים לעשות קצת מחשבה, כי חבל, יש כאן הזדמנות שתשלבו כוחות בתקופה הכי דרמטית של המשטרה ושב"ס, במקום זה אתם מתנגחים, לדעתי באדם הלא נכון. זה ברמה האישית. אנחנו לא מתנגחים באדם הלא נכון, אנחנו - - - לא,

חבל. אין לנו בעיה פרסונלית, יש לנו בעיה עניינית. אף אחד לא דיבר על פרסונליות. אנחנו לא מכירים את ליאורה, אנחנו לא - - - לא אני ולא מופיד ולא תומר לא דיברנו על פרסונלי, למען הסר ספק, דיברתי על התפקיד כפרקליט. לכן גם לקחתי את הדוגמה של הבוקר, שלא הכרתי את הפרקליט הזה בכלל.

אני לא מכירה אותה, מופיד גם אמר ישר כגילוי נאות, אנחנו לא מכירים אותה. אני מדברת על המהות. לכן בדקתי שוב ושוב וקראתי את קורות החיים ואת ועדת האיתור ואת הציון. אני יכולה גם להגיד לך על השניים שעזבו, על רותי שטרית, אשתו של מאיר,

קראתי, הכנו שיעורי בית. לכן באמת, אני איתך בהכול, את מכירה אותי, אני חושבת שבאירוע הזה חבל.

אתם ילדים גדולים, אני לא מתערבת לכם בהחלטות, ברמה האישית אני חושבת שזה מיותר. אבל, מירי, בבקשה, היועצת המשפטית של הוועדה. אני מבקשת להתייחס לשתי טענות שנטענות פה. הטענה הראשונה לגבי הפן הפרוצדורלי, שהוועדה עומדת לאשר וכל התהליך שהתחיל, ואני רוצה להתייחס לזה בפרוטרוט. דבר נוסף, אני מבקשת להתייחס לנושא המהותי, למינויה של נציבת הקבילות. אז קודם למען הפרוטוקול, אני רוצה לעשות סדר בתהליך האישור. התפטרותה של הנציבה הקודמת עליזה יעקובי נכנסה לתוקף בסוף חודש ינואר, קול קורא התפרסם ב-20 במרץ 2022, עם הודעה על הגשת מועמדויות עד ה-6 באפריל. המועמדויות נבדקו וב-9 ביוני הוקמה ועדת האיתור, התקיימו שני מפגשים של ועדת האיתור, הראשון היה ב-14.6 והשני היה ב-21.6 ולפי הפרוטוקול של ועדת האיתור שקראתי, עוד באותו יום התקבלה ההחלטה למינוי הנציבה. בהתאם להוראות חוק המשטרה ההליך דורש התייעצות עם שר המשפטים ולאחר מכן פנייה לוועדה ואישור של הוועדה לביטחון הפנים לעניין המינוי. שר המשפטים חתם ב-24.6 ועוד באותו היום הייתה פנייה לוועדה לביטחון הפנים והוועדה מיד לאחר מכן הפיצה את כל החומר בנושא לכל חברי הוועדה לביטחון הפנים. אז ביחס לטענה שקיים פה מחטף ושברגע האחרון מתכנסת הוועדה ומאשרת באישור מהיר, זו בעצם ישורת אחורה שהתחילה בסוף מרץ, אנחנו נמצאים עכשיו בסוף יוני. אנחנו מדברים על תהליך שנמשך שלושה חודשים ובעצם רק סופו של התהליך, אישור ועדת הפנים לתפקיד שהוא לא תפקיד של מדיניות, אלא תפקיד ביצועי, לעמדתי, אין שום מניעה שהוועדה אכן תקיים דיון בנושא ואם תמצא לנכון לאשר את המינוי היא בהחלט יכולה לעשות זאת. ועכשיו אני רוצה להתייחס לפן של המינוי. כאשר אני בוחנת את הכשירות חשוב שתהיו איתי.

רק לא שמענו לגבי אישור היועמ"שית שזה מה שעניין אותנו. אישור היועמ"שית, אנחנו מדברים פה בהפרדת רשויות. אוקיי, אז אין חוות דעת.

יש התייחסות של היועצת המשפטית לממשלה לגבי מינויים של הממשלה, אנחנו רשות אחרת, יש הפרדת רשויות. אני היועצת המשפטית של הוועדה וזו עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת. לגבי המועמדת שכרגע מתבקשת הוועדה לאשר. כאשר אני בוחנת את חוק המשטרה אני בוחנת את הכשירויות, אומר החוק: כשיר להתמנות מי שכשיר להתמנות לשופט מחוזי. אלו תנאי הסף, הוא אינו שוטר, הוא בעל רקע מקצועי או ניסיון מתאים בתחומים שנוגעים למשטרה ולא הייתה כאן הרשעה בעבירה שמפאת מהותה וכו' אינה ראויה ל הייתה ועדת איתור שהתחילה, כמו שאמרתי, עוד לפני מספר חודשים, הוגשו מועמדים. זו ועדה שמינה נציב שירות המדינה וסברה הוועדה, ובחנו חברי הכנסת את המינוי ורואים את הקשר ואת הכשירות ואת ההתאמה לתפקיד. ואני רוצה לומר עוד דבר ולמה חשוב ולקשור גם בפן המהותי וגם בפן הפרוצדורלי. אני מתחברת פה למה שאתם אומרים, דווקא בגלל איסור ההתארגנות של השוטרים, שהיא זכות יסוד, והפן השני הוא מינוי נציב קבילות, דווקא אתם שאתם חושבים ואתם טוענים כנגד העיתוי, דווקא בגלל האיזון שכרגע לא קיים נציב קבילות, כלומר קיים הגוף, אבל לא קיים מישהו שיעמוד בראש המערכת ושיוביל את המערכת ושיהיה הכתובת לשוטרים ולסוהרים, דווקא עכשיו, לפני שהכנסת מתפזרת, וכשהתהליך התחיל לפני מספר חודשים, דווקא עכשיו אני חושבת שיש חשיבות לסיים את התהליך ולאשר את המינוי אם חברי הכנסת וחברי הוועדה ימצאו לנכון שהמינוי מתאים. מדוע לא נתנו לנציגים של המשטרה ושל השב"ס להגיע לכאן? נראה לי שזו הנחיה מהמשרד לביטחון הפנים.

למען הסר ספק, אנחנו הזמנו, אף אחד לא מנע מאף אחד. אז אולי תבדקי במשרד לביטחון הפנים אם באמת אף אחד לא מנע מאף אחד? אחרת הם היו מגיעים. בואי, אני מנהלת את הוועדה, הוועדה כבר כמה חודשים טובים, מעולם לא בדקתי, מי שמוזמן לפה מגיע, אני לא מנעתי מאף אחד להגיע. אסרו עליהם להגיע. אני הריבון כאן ומי שהיה רוצה לפנות אליי, ומאף אחד לא הגיעה אלינו פנייה של מישהו שרצה להשתתף ומנעו ממנו. ועם כל הכבוד לתומר, ויש לי הרבה כבוד אליו, אמרה את זה בצורה מאוד ברורה היועצת המשפטית, יש הפרדת רשויות, בהפרדת רשויות זה אומר שאנחנו מנהלים את הוועדה ואף לא אחד פנה לוועדה להשתתף בה ואם מישהו היה פונה הוא היה כאן.

כמו שקורה בכל דיון, זה כבר הדיון השלישי שלנו היום. לכן אין שום סיבה, עם כל הכבוד לתומר, שוטר אחד או סוהר אחד שהיה בא לפה והיה אומר שהוא רוצה לדבר, לא קרה לי מעולם שסגרתי את הדלת כאן למישהו. ברשותכם, אנחנו נעבור להצבעה. ליאורה, אל תיקחי את זה אישית, אבל בדרך כלל אני היחידה שמצביעה פה, פשוט אין לי חברי ועדה, יש לי שניים והם בדרך כלל עסוקים, שתדעי. אז אני מעלה להצבעה את המינוי של הגב' ליאורה חביליו לנציבת קבילות שוטרים וסוהרים,

מי נגד? מי נמנע? פה אחד, כמו שאומרים, תרתי משמע. הצבעה בעד 1 נגד 0 נמנעים אין אושר. אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה. אני רוצה להגיד מילה אחת. קודם כל הוועדה הזאת תהיה עבורך בית כפי שהיא בית עבור הוועד החשוב והמיוחד של השוטרים והסוהרים שתלמדו לשתף פעולה יחד, כי אביגיל וכל הצוות יודעים כמה זה חשוב לי הנוכחות שלהם וההשתתפות שלהם פה בדיונים, כמו כן בעבודה מולך. אני חושבת שצריך לשים את המשקעים מאחור, להסתכל קדימה. אמרה היועצת המשפטית של הוועדה, לא תיאמנו את זה, היא אמרה את זה לבד, בכלל היא עצמאית לחלוטין, היא ריבון בפני עצמו, אמרה ובצדק, שזה הזמן, הוא כל כך דרמטי בעינינו, כי לצערי אנחנו הולכים ללא נודע ואני לא יודעת מה יהיה. מה שאני כן יודעת שיהיה, שחייבת להיות כתובת לשוטרים וסוהרים שיוכלו להגיש קבילה במקרים שמתעמרים, מטרידים או כל סיבה אחרת שכבר ראינו. הדיון האחרון שעשיתי היה בפברואר, עם הנציבה האחרונה, ובאמת היא סיפרה וסקרה בפניי את התפקיד המשמעותי שלה. יש לך תפקיד חשוב, התמודדו עליו מספר יחסית גבוה, ולא סתם, כי אני חושבת שיש לו משמעות רבה. אני יכולה להגיד לך שהייתי ארבע שנים בוועדת חוץ וביטחון, גם מירי פה עברה, וראינו איך נציב קבילות משנה שיח אמיתי בשירות הצבאי. גם כשלא היה נעים ולא היה נוח הוא ידע להגיד את האמת בפנים ואנחנו כחברי ועדה שמענו והוא שינה הרבה מהשיח הצבאי. לכן יש לך תפקיד חשוב מאוד ואחראי ואני מאחלת לך המון בהצלחה. תומר רצה להגיד מילה לפני שאנחנו מסיימים. כן, אני רוצה קודם להגיד תודה לוועדה.

על פי החוק הדיווח לוועדה לביטחון הפנים, אז לא משנה מי יהיה כאן כן,

קודם כל אני רוצה להגיד תודה לך,

ולוועדה על הבחירה והמון בהצלחה לך,

מעבר לכל התייחסות לטיעון כזה או אחר אני רוצה להזכיר לכולנו את התכלית, התכלית היא יחידת קבילות מצוינת, מקצועית, חזקה, שעוזרת לשוטרים ועוזרת לסוהרים ומשפרת לכולם גם את המענה האישי וגם את המענה המערכתי. זאת התכלית של האירוע הזה. אני משוכנע שתוכלי להיות שם, אני מתכוון לגבות אותך ולסייע לך בכל דרך. אני חושב שאדם עם שיעור קומה מקצועי כמו שלך, אנחנו צריכים להגיד תודה שבאת אלינו לוועדה ושהתברכנו בך, אני מאחל לנו המון בהצלחה.

בהצלחה רבה לכולם, הישיבה נעולה, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:05.